אני פותח את ישיבת הוועדה לזכויות הילד בנושא כניסת ילדים פלסטינים חולים לטיפולים בישראל ללא הוריהם,

בגדה. הדיון מתקיים גם בעקבות פנייתה של חברת הכנסת תמר זנדברג וגם בעקבות פניות ארגוני חברה אזרחית שעוסקים בנושא,